בוקר טוב לכולם.

אפשר לשבת.

על ההסתייגויות. אני מציע,

לקבל את הערתו של חבר הכנסת ביטן.

בכל זאת נתקדם. למה אנחנו מבזבזים את הזמן? בכל זאת נתקדם.

יכולים ללכת אם זה משעמם